בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. בישיבה הקודמת, איתן, העלית את העניין של הטבות המס שלא מקבלים. רשות המיסים פרסמה. ערן יעקב גם דיבר איתי. דיברתי איתו הבוקר. כנראה הם משלמים את זה. יש איזו שהיא אי הבנה. אני מבין שההחלטה על 2018 עד אמצע 2019 גוברת על כל היתר. אומרת שגית אם השתנו נתוני סוציו-אקונומי, אז יישוב שרצינו להוסיף לו אחוז יקבל שניים פחות,

אני חשבתי שהחוק הזה,

כמו שהתקבל - יש להם הערות, אבל זה לא חשוב - אומר שלא נוגעים בשום דבר עד סוף יוני 2019. אומרת שגית - לא, אם השתנו פרמטרים כמו סוציו אקונומי, שכולם יודעים שהקריטריון הזה הוא די דפוק, יכול להיות מצב שבמקום לברך נצא מקללים. אין קשר בין הדברים. החוק האחרון שעשינו, האריך את הוראות השעה שהוסיפו שני אחוז לישובים צמודי גדר. לא שניים, אחוז. אחוז ועוד אחוז. זה היה אחוז בהוראת שעה קודמת, אבל זה הפך להיות שני אחוז. יש לי פה טבלה של 31 ישובים. סתם לדוגמה, אם חניתה היו צריכים להיות 13, הם עכשיו צריכים להיות 14. איתן, מה שהיה צריך להסתיים ב-31 בדצמבר לא מסתיים, הארכנו את זה בחצי שנה. ברור לחלוטין שיש עוולות שנחוש. רצינו להקים צוות, לעשות חוק חדש. מה שהוא מדבר עליו זה לא העניין של העוולות. יש עדכון של המדד חברתי-כלכלי מידי שנתיים. העדכון הזה נעשה בנובמבר 2018, אבל הוא חל ביחס ל-2019. ישובים שהמדד החברתי-כלכלי שלהם גדל, אחוזי הזיכוי במס שלהם קטנו. אם המדד חברתי-כלכלי הזה פחות מתאים ואתם חושבים שצריך לשנות אותו, זה ידרוש שינוי חקיקה. הממשלה הבאה תצטרך לתת את הדעת על מה קרה במקומות שונים, בנושאים שונים. דיברנו על כך שהיינו בוחנים את זה. יכול להיות שהיינו אומרים: לא משנים את זה, אנחנו פועלים לפי זה. הכל ייעשה בממשלה הבאה, אנחנו לא נוכל לעשות עכשיו שום תיקון, שום כלום.

דבר שני, שר האוצר חתם על התקנות שאישרנו לעוטף עזה. משלמים את זה. אני מקווה שלא תהיינה תקלות. לילי, זה פורסם כבר ברשומות? לא, זה אמור להיות מחר או מחרתיים. לא משלמים עדיין מס, כי זה לא פורסם ברשומות. אז תפרסמו. העברנו לפרסום. הרשומות אמרו שזה יהיה מוכן מחר. לקח כמעט חודש מאז שאישרנו בוועדה עד שזה פורסם ברשומות? לקח חודש. אנשים מחכים לזה. ביתם של אנשים נפגע, אנשים סובלים מהעניין הזה. צריך את הדבר הזה לעשות. אנחנו רצינו לעשות אותו מהר, וגם עשינו אותו מהר. דובר גם שזה יבוצע מהר. אנחנו עוסקים בהצעת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ט-2019, ובהצעת צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון). קיבלנו פנייה להסדיר את הפטור ממע"מ עבור ארגונים בינלאומיים שמעבירים דלקים. לאן מעבירים דלקים? מעבירים ליישובי עוטף עזה דלקים זולים יותר לחימום? הרקע או הטריגר לדיון הוא ניסיון של מערכת הביטחון,

לייצב את המצב הביטחוני בעזה. אני מניח שלפורום המכובד הזה אני לא צריך להסביר יותר מזה,

אחד המהלכים שאנחנו עושים בכדי לייצב את המצב הביטחוני הוא הסדרה באמצעות האו"ם, כשאחד הרכיבים שלה הוא הוספה של שעות חשמל. בכדי להוסיף את שעות החשמל צריך יותר דיזל

יש תרומה של מדינה שלישית, כרגע בהיקף של 60 מיליוני דולרים לשישה חודשים. מה שהתפרסם בחדשות של קטאר. מה שהופיע בחדשות. זו אותה מדינה שתורמת 90 מיליון דולר מזומן כדי להסדיר את המצב הביטחוני? מה שמופיע בחדשות. קטאר מממנת את הדלק הזה באמצעות האו"ם. האו"ם בחר באחד המנגנונים שמוכרים לנו, שיש לנו קשרי עבודה מצוינים איתם,

אמינים בעינינו UN Oks. UN Oks רוכשים

הכל נעשה בהעברות קורוספונדנטליות,

שהתפרסם שהם באים עם מזוודות במזומן לא נכון? זה לא האירוע הזה. הוא שואל אם יש כזה אירוע.

לא החלק הזה של המזוודות? אלה שני אירועים שונים. תסביר על מה אנחנו מדברים, על מה אנחנו צריכים להצביע. אנחנו מדברים על 10 מיליוני דולרים שעוברים מקטאר לחשבון של האו"ם. האו"ם, באמצעות אחד המנגנונים שלו, רוכש את הדלק מחברה ישראלית.

במקרה הזה זו אכן החברה.

מנגנון של האו"ם מוביל את הדלק לתוך תחנת הכוח, כאשר בתוך תחנת הכוח פקחים של האו"ם מוודאים שמה שנכנס אכן מגיע לתחנת הכוח, אכן נצרך על ידי תחנת הכוח. בימים כתיקונם היינו עושים את כל התהליך הזה באמצעות הרשות הפלסטינית, אבל אני לא אפתיע אתכם אם אני אומר שהרשות הפלסטינית לא הייתה מוכנה לקחת חלק באירוע הזה. כדי להבטיח ניצול נכון וטוב יותר של הדלק הזה, וגם כחלק מההבטחה שלנו לאו"ם, אנחנו מגיעים לוועדה המכובדת הזאת ומבקשים לאשר את אותו פטור

אבל מסיבות שאני לא יודע להסביר הם טרם אושרו.

לא אושרו. הוועדה לא אישרה. מתי שר האוצר חתם על המסמך שאנחנו דנים עליו היום?

זה נשלח אלינו חתום על ידי שר האוצר? 14 לינואר. כנראה שזו הסיבה שבגללה - - נשמעת קצת ביקורת מהדברים שלך. קטונתי. אנחנו בבניין שבו מעבירים ביקורת, זה לא חיסרון, אבל יש עוד דבר שעושים בבניין הזה, וזה לברר את האמת. האמת היא שמדברים על זה המון זמן, כאשר רק לאחרונה קיבלנו את הצו הזה חתום על ידי שר האוצר. ביום שישי זימנו ישיבה ליום שני. אנחנו מתכנסים ביום שהכנסת חוגגת. אם יש ביקורת, היא לא עלינו. אני לא בעמדה, אני לא בתפקיד ואני לא במעמד של - - אני מאוד מאוד מעריך, וזה בשם המערכת שאני מייצג, את מה שקורה כאן היום. אני מודע שזה יום ההולדת של הכנסת.

אנחנו מאוד רוצים להמשיך את אספקת הדלק, בראש וראשונה כי אספקת הדלק מיועדת לאנשים בעזה,

יש פה מעבר ל"מוד" של 8 שעות של אספקה, 8 שעות של הפסקה,

אבל זה בהחלט שיפור של המצב. מה המצב היום? 8-8. זה שימור המצב הקיים. אנחנו רוצים להמשיך את

המצב לפני העברה היה בין שעתיים לארבע שעות חשמל, אחת לשבוע אספקה של מים זורמים בבתים. היום זה יום כן, יום לא. אנחנו לא היינו רוצים ליצור מיסקלקולציה, לא היינו